בוקר טוב לכולם, היום ה-18 באוקטובר 2021, י"ב בחשון, אני שמח לארח אצלנו כאן את שרת התחבורה עם הצוות שלה. במסגרת דיוני התקציב אנחנו מזמינים לכאן שרים כדי שיציגו את תכנית העבודה שלהם

לאורך כל השנים היה מקובל ששמו כאן,

תכננו, השקיעו, פיתחו בהסתכלות על כלי הרכב הפרטי, האוטו שנוסע, כמה כבישים יהיו בשביל האוטו לנסוע בהם. היום אנחנו הופכות את הדבר הזה לחלוטין, אנחנו שמות ושמים את הרכב הפרטי בתחתית סדר העדיפויות שלנו, אנחנו שמות את האזרח והאזרחית כהולכת והולך רגל בראש סדר העדיפויות, בראש הסולם. גם אם יש לכם אוטו, גם אם יש לכם נהגת או נהג, גם אם יש לכם במשפחה ארבע מכוניות, בסוף בשביל להגיע מהאוטו לכל מקום אתן צריכות וצריכים ללכת ברגל. אני רוצה שתהיה מוטיבציה כמה שיותר ללכת ברגל, כמה שיותר לנסוע באופניים, שתהיה אפשרות ושיהיה רצון כמה שיותר להשתמש בתחבורה ציבורית, בהיסעים של הרבה מאוד אזרחיות ואזרחים, כדי שנוכל להגיע לכל מקום ביעילות, במהירות, ושיהיה לנו נעים מאוד לעשות את זה. המשמעות של תקציב התחבורה הכי גדול הוא גם תקציב הפיתוח הכי גדול של ממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש, מבחינת פיתוח כלכלי. התקציב הזה הוא תקציב פיתוח עם רגישות מאוד גדולה לאזרחיות ולאזרחים, עם רגישות מאוד גדולה ומוכוונות לשירות של הציבור, עם רגישות מאוד גדולה לסביבה. את שלושת הדברים האלה אני אומרת עם קווים חזקים מתחת. עוד פעם - הליכה, אופניים, כלים קלים, תחבורה ציבורית שתהיה מגוונת בהרבה ויהיו בה הרבה יותר אפשרויות חוץ ממה שאנחנו משתמשות ומשתמשים היום. המטרה היא לגרום לכולם להשתמש כמה שיותר בכל הדברים האלה. תחשוב על זה שכל משפחה שנצליח לגרום לה לוותר על אוטו אחד תחסוך מינימום 2,000 שקל בחודש, דבר שגם מבחינה כלכלית מאוד מאוד כדאי, עוד לפני שדיברנו על הרווח מהתוצר הלאומי הגולמי וכו'. התקציב הזה הוא גם התקציב הכי גדול במובני סובסידיה. חברות וחברים יקרים, זה תקציב שנותן כסף לאזרחיות ולאזרחים, אשכרה כסף. אנחנו שמות ושמים בשירות ובתשתיות, שהן סבסוד הנסיעה של כל אזרחית ואזרח בתחבורה הציבורית, סכומים חסרי תקדים, משום שאנחנו רוצות ורוצים לעודד כמה שיותר מאיתנו להשתמש בתחבורה ציבורית. זאת הפעם הראשונה שמשרד התחבורה מביא תכנית חמש שנתית לתחבורה ציבורית. תכנון לטווח ארוך זה חשוב, ואכן אנחנו מביאות את תכנית המטרו ומסתכלות ומסתכלים קדימה על תשתיות, אבל אנחנו פעם ראשונה אומרות שכאן ועכשיו צריך לעבוד בשביל שבטווח הקצר והבינוני יהיו תשובות, שבשביל שבטווח הקצר והבינוני תהיה הקלה. התכנית הזאת צריכה לעשות את זה. אני רוצה להגיד מילה על שיתוף הפעולה שיש לנו עם שר האוצר ועם הצוות של האוצר שבאמת הבינו את מה שנדרש כאן והתגייסו לדבר הזה בסכומים חסרי תקדים. אנחנו מביאות תכנית חמש שנתית שבצידה יש גם את אגרת הגודש שמותנית בהתקדמות שלנו בתחבורה ציבורית, ביכולת שלנו לספק את האלטרנטיבות לתנועה במרחב בצורה מיטבית. לנו יש את הכלים להחליט מתי היא תיכנס לתוקף. התקציב הזה מביא לכולנו אפשרויות חדשות ואמיתיות. גם המשרד משנה את כל תפיסת העולם שלו, את כובד המשקל שלו, את תשומת הלב שלו, את ההתייחסות ממה שהוא היה רגיל לעשות. אני שמחה להציג את מנכ"לית משרד התחבורה, מיכל פרנק, שהייתה הרבה שנים בממשלה, הלכה למקומות אחרים, ועכשיו חוזרת בגדול. בקשה.

אנחנו מדברים על שינוי תפיסתי. ברגע שיש מעבר ודגש מאוד חזק לתחבורה ציבורית, התרגום של זה הוא לתשתיות תחבורה ציבורית. המשרד היה מאוד מורגל במבנה שלו ובמוכוונות להיות מחולק בין תשתיות, שזה כבישים ומחלפים, לבין תפעול תחבורה ציבורית. היום אנחנו צריכים לעבור לעבודה הרבה יותר מתואמת, עבודה שאומרת שרוב התשתיות ומרבית ההשקעה בתשתיות בשנים הקרובות יהיו בתשתיות לתחבורה ציבורית. כדי שהרכבת תגיע מהדרום למרכז, צריך להיות על מה לנסוע ביעילות, ולכן זה מתורגם לנתיבי תחבורה ציבוריים יעילים, לרשת של נתיבי תחבורה ציבוריים ולדברים פחות אטרקטיביים. אוטובוסים ורכבות צריכים מקום לישון בלילה, הם צריכים טעינה. כשמדברים על מעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, צריך מקום טעינה. צריך מסופים נגישים, נוחים וידידותיים לסביבה לתושבי מדינת ישראל, כדי לעשות קווים אופטימאליים ממקום למקום ולשפר את האמינות ואת התדירות של התחבורה הציבורית. זה דורש מכל הענפים השונים במשרד שלנו לעבוד משלב החשיבה והתכנון אל עבר הביצוע והמעבר למכרזי שירות וקיום השירות לאזרח. אנחנו משתדלים להפוך את הפירמידה לא רק מבחינת המדיניות העליונה שאומרת עדיפות לתחבורה ציבורית, גם מבחינת לחשוב על עצמנו כגוף שנותן שירות, לא גוף של תשתית או תפעול. זאת אומרת, להסתכל על הכל מנקודת המבט של האזרח,

המשתמש, ולגזור מזה אחורה מה זה אומר, מה התוצר הסופי שאנחנו רוצים לתת לו, איזה תועלת אנחנו מעניקים לאזרח. כמובן שהדברים האלה הם שינויי תפיסה, שינויי מבנה ארגוני ועבודה משותפת. הרבה מזה זה פשוט רצון טוב ומוכוונות, מה שלאט לאט נותן את אותותיו. הקמנו עכשיו צוות שנקרא המאיץ, שזה צוות בין אגפי שעוסק באלמנטים של תכנון וחשיבה על מסופים, צירי אופניים, צירי העדפה שזה נת"צים למיניהם, וכן הלאה. אני רוצה לדבר עכשיו על

אני אדבר גם על הטווח המיידי, שאלה תקציבי 2021 ו-2022, וגם על תכניות החומש. כל זה נמצא בהסכמים שלנו עם האוצר ומאוד רלוונטי לדיונים שאתם מנהלים פה בתכנית הגודש, שהיא התמונה המשלימה שלנו הייתה חשובה ביותר ומבחינתנו היא תנאי הכרחי. אגרת הגודש קיבלה הרבה תשומת לב ציבורית, כי זה דבר חדש, זה דבר שהוא גזירה, זה משהו שהוא מאוד מאובחן, אבל המאסה העיקרית, ותיכף תראו את זה גם במספרים, היא התוספות לשירות ולתשתיות של התחבורה הציבורית. זאת המאסה בסכומים ובעבודה. יותר קשה לנסח את זה בכותרת, כי זה דבר שנבנה בהדרגתיות, הוא סיזיפי,

מדובר על להוסיף אוטובוסים, אוטובוסים חשמליים, נתיבים ציבוריים, להתווכח על חניה. אגב, כסף ייעודי הבאנו בתקציב הזה להכשרה ולהשקעה בנהגות ובנהגי אוטובוסים, בשעות המנוחה שלהם, במסופים שלהם. הרבה יותר קל להגיד אגרת גודש, אבל זה הדבר הקטן. הדבר הגדול זו המהפכה בתחבורה ציבורית.

בשנת 2022 יהיה למשרד התחבורה תקציב שיא של 38 מיליארד שקל. אנחנו מרגישות את כובד המשקל על כתפנו. האחריות היא כבדה ליישם את הכסף הזה שהוא בעצם תזרים, כסף שייצא. חלק ממנו הוא המשך פיתוח והשלמה של פרויקטים, חלק ממנו זה תקציבים נוספים. תראו את החלק הצהוב של כבישים ואת החלק הירוק של תחבורה ציבורית. זה עוד יותר קיצוני מזה, כי חלקה הגדול של תכנית החומש הוא נתיבי העדפה, תחבורה ציבורית, חניונים. אין פה כמעט כבישים. יש לנו תוספות מצטברות של שבעה וחצי מיליארד שקל לשירות,

עוד תדירות,

מסובסדים על ידי כולנו,

בין 50% ל-70%. זה אחד הדברים שאנחנו גאות בו מאוד, כי זה לא דבר שקל לחברנו מהאוצר. מבחינתם זה קודם כל תקציבים לבסיס, שאלה תקציבים שמצטברים וממשיכים הלאה. צריך להבחין בין זה לבין השקעות חד פעמיות בתשתיות שיש להן תועלת כלכלית ישירה. אנחנו מאמינות שההשקעה הזאת, מעבר לתועלת האישית של שיפור איכות החיים, איכות הסביבה וגם הבטיחות של תושבי מדינת ישראל, מביאה תועלת כלכלית. אם זה יחליף את הרכב הפרטי, זה יפחית את הגודש בכבישים, יקצר את זמן הבטלה בפקקים, וגם יועיל למשק. 46 מיליארד הם בתכנית חומש לפיתוח הרכבת. זה מאוד מאוד חשוב, כי רכבת היא אלמנט ההסעה ההמוני שמחבר את הפריפריה למרכז. ההשקעות כאן הן עצומות. מדובר פה ביכולת להעלות את הקיבולת, להכפיל נתיבים במקומות הקריטיים, לעשות מסילות כפולות. זה יאפשר להגביר תדירות. היום יש פקק באיילון לרכבת רק בגלל אי היכולת להוסיף רכבות.

אנחנו משקיעים בחשמול של הרכבת, מה שיביא לטכנולוגיה יותר טובה, יותר מהירה ופחות מזהמת. שישה מיליארד שקל הולכים לנתיבי תחבורה ציבורית. זאת אומרת, או להוסיף נתיבים מיועדים לתחבורה ציבורית, או לסמן נתיבים לתחבורה ציבורית פלוס אכיפה שלהם, על מנת לאפשר לנסיעה בתחבורה הציבורית להיות יותר אטרקטיבית מאשר להיכנס לרכב ולנסוע. 2.8 מיליארד שקל הם כסל רחב שאנחנו כוללים בו תחזוקה של כבישים, מוקדי סיכון, סלי בטיחות לרשויות המקומית, שיפור התשתיות באופן שיבטיח את זה. שני מיליארד שקל מתקציב המשרד הולכים לצמצום פערים בחברה הערבית. סך הכל תראו תכנית של חמישה מיליארד שקל, שבקרוב תאושר בממשלה, במסגרת 923 שכולם מצפים לה. שני מיליארד שקל לשבילי אופניים, ופה הכוונה היא להפוך את זה לאלטרנטיבה במקומות קצרי טווח שמחברים את תחנת הרכבת לתחנות המטרו עם נקודת הקצה. זה מאפשר לאנשים לעשות את זה בנועם ובבטחה. ובכל הארץ. 220 מיליון שקל - להכשרת נהגים ונהגות לתחבורה ציבורית ולמסופים. כל הדברים האלה הם הכרחיים, על מנת לאפשר תחבורה ציבורית טובה ויעילה. 90 מיליון שקל הולכים להנגשה של תחבורה ציבורית, כש-35 מיליון מתוכם לחברה ערבית. מדובר בהנגשה של אוטובוסים, תחנות וכדומה. יש מעל מיליארד שקל במצטבר לאלמנטים של קישוריות ומתחמי תחבורה משולבים, שאלו תחנות שמחברות בין הרכבת למטרו ומסוף האוטובוסים כדי למקסם את היכולת של האדם לעבור מנתיב לנתיב ולהגיע למחוז חפצו ביעילות.

בתכנית החומש יש לפרפריה-מרכז את מה שעשית לחברה הערבית? עוד לא, כי חלק מהדברים הם בתכנון. בשביל זה אמרתי "כמו החברה הערבית", כי השאר גם משרת את החברה הערבית. אנחנו נשמח לשתף. עוד אין לי את זה, כי מדובר בשילוב בין הרבה מאוד תכניות שונות שחלקן עוד בעבודה. הרבה מהדברים האלה קיבלנו כסלים שמאפשרים לנו את הגמישות. חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור חבילות, מן תכניות גג ליישובים כך שיהיה אימפקט יותר משמעותי.

לא רק לפזר את הכסף בקטן, אלא לנסות ליצור איזו שהיא תכנית משותפת עם ראשי רשויות. חלק מזה זה קולות קוראים, לכן אנחנו עוד לא יודעים להגיד הכל. ההוצאה הצפויה שלנו בסוף השנה היא הוצאת שיא. כל הכבוד למשרד ולחברות הביצוע. צריך לנסוע בכבישים או לעמוד בפקקים כדי לראות את כל העבודה בכל מקום. כל המטרה היא לשפר את התשתיות כדי שיוכלו לשרת אותנו. 19 מיליארד שקל מתחלקים בין כבישים לבין תחבורה ציבורית, כאשר אנחנו מדברים על השקעה משמעותית בהסעת המונים שזה בין היתר הרק"לים. כבר ב-2022 אנחנו מדברים על כמעט ארבעה מיליארד שקל שמופנים לתחבורה ציבורית. השינוי כבר כאן, הוא יורגש, על אף שאנחנו מדברים על השקעות על פני חומש. זה הולך ועולה, כי יש דברים שצריכים להבשיל. יש סבסוד של המדינה בקווי האוטובוסים, ברכבות וברק"לים. איך יכול להיות שהעלייה מ-2024 ל-2025 היא פחות מ-700 מיליון שקל, אם בחוק מס הגודש קבענו שלפחות 700 מיליון שקל הולכים לתוספות שירות? זאת שאלה טובה. אני מזכיר לך,

שאז כבר אמרנו שזו פיקציה. זו לא פיקציה, זה חלק מהמקורות של האוצר. קיבלנו הבטחה לתוספות. הכנסנו סעיף בחוק שאומר שיהיה סעיף תקציבי מיוחד לחוק התקציב כך שלפחות 700 מיליון שקל ילכו לסובסידיה, לא לדברים אחרים. לפחות תראו מ-2024 ל-2025 תוספת של 700 מיליון שקל. א', זה מצטבר, וב', חלק קטן מזה בא מהמקורות שלנו, הרבה תוספתי. חלק מזה, מבחינת האוצר, זה הגודש. אתה יודע כמה קשה לעשות את הקפיצות האלו, כי חסרים לנו נהגים, חסרים לנו אוטובוסים, אין מספיק נת"צים. בכוונה לקחנו עלייה מדורגת, אבל אנחנו מאמינים שתהיה השפעה, ואנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, משמעותית לפני כניסת הגודש. שנת 2024-2025 היא קריטית, לכן בתזכיר החוק שהונח בפניכם יש אפשרות לשרים להאריך. אנחנו חושבים שתהיה לאוצר בעיה תזרימית מהכיוון השני. אם תסתכל בסיכום התקציבי, אנחנו דורשים מהם לקבל את הכסף של ההכנסה של אגרות הגודש עוד לפני. זה לא הדיון. בסוף זה אומר שאתה יכול לאשר את הסעיף הרלוונטי באגרות הגודש כמו שהוא, כי הסעיף אומר שמ-2024, אם תיגבה האגרה, צריכה להיות שורה בתקציב של 700 מיליון שקל תוספת לתוספות שירות. שנת 2024 ו-2025 זה עדיין תכנית, זה לא תקציב. אנחנו לא מאשרים עכשיו תקציב ל-2024 ו-2025. אם נעביר את זה בחוק, משרד האוצר ומשרד התחבורה יהיו מחויבים לעדכן את זה בתקנה הרלוונטית.

זה ביצה ותרנגולת, אם נעביר את החוק - זה יקרה. אני חושב שהבנת מצוין למה התכוונתי. אנחנו מקבלים לזה קדם מימון. אם זה יהיה ב-2023, נקבל קדם מימון ל-700 מיליון האלה. כל ה-700 מיליון יממנו את הסובסידיה. אתה רואה הרי שעד הכניסה של האגרות גודש יש גידול יותר משמעותי מה-700. בסוף לכסף אין צבע. הסעיף הזה של ה-700 הוא דקלרטיבי, לא מעבר לזה. יהיה לו ממש צבע. זה אפילו יהיה הוצאה מותנית בהכנסה. זה חוקית לא מוגדר ככה, אבל אצלנו בתוך התקציב זה ממש ברמת ההכנסה. זה בנוי ככה שזה לא יהיה עד הסוף. גם זה לא נכון ולא מתאים לחוק מס הגודש, כי הייתה כאן אמירה חד משמעית שברגע שהוא מוגדר כמס ולא כדמי שימוש אין קשר בין הוצאה להכנסה. אנחנו לא נתנה את ההוצאה על הסובסידיה ועל הפעלת השירות של התחבורה הציבורית בהכנסה

התחזיות שהציגו לכם באוצר ממס הגודש הן הרבה יותר גבוהות מה-700. אנחנו אמרנו: חברים, אנחנו אפילו לא מתכוונים להתקרב לתקרה, אתם צריכים להבטיח לנו את התוספות שאנחנו צריכים לתועלת התחבורה הציבורית. אם

של 2022 והמגמה לקראת סוף החומש, אתם רואים שיעורים של עשרות אחוזים בכל האלמנטים של השקעה בתשתיות, ברכבות, ברק"לים, בנתיבי תחבורה ציבורית, בשירות אוטובוסים. זה לא כולל את המטרו, שיש דיון ועדה במקביל שמדבר על עשרות מיליארדים של השקעה בתשתיות. בכוונה לא הכנסנו את זה לפה, כי זה טרם אושר וגם טיפה מעוות את המספרים. לא רצינו לבלבל את היוצרות. מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה תוספות השירות, המיליארדים המצטברים שמגיעים ב-2026 ל-2.5 מיליארד שקל מצטבר תוספת לבסיס. זה בנוסף לסבסוד התחבורה הציבורית

האוטובוסים, רכש,

רכבות ורכבות קלות - של כמעט 10 מיליארד שקל. אתם רואים שבשנת 2021 הסובסידיה כבר עלתה משמעותית. אם תסתכלו על 2022, אנחנו מדברים על תוספת של

7 מיליארד. הסוגיה שהושפעה במיוחד מהקורונה - למעט התעופה - הייתה סוגיית עלויות התחבורה הציבורית בתקציב של משרד התחבורה בשל הירידה בפדיון בגלל נסועה נמוכה. הסגרים הורידו את שיעור הנוסעים ואת התדירות. עדיין, לצערנו, לא הגענו לתפוסה מלאה בתחבורה ציבורית, לכן יש פה איזו רשת ביטחון שאנחנו צריכים להשלים למפעילים בשל נסועה הרבה יותר נמוכה מהצפוי. הפער האמיתי, אם אתם מסתכלים מבחינת שירות, שיהיה בין 2021 ל-2022 הוא קרוב ל-700,800 מיליון שקל תוספות לשירות אמיתי. שמעתם בשבועות האחרונים על האלימות הנוראה כלפי נהגי אוטובוסים. זאת תופעה שאנחנו לא יכולות לקבל, לכן אנחנו עובדות עם בט"פ כדי לנסות ולהחמיר את הענישה, להחמיר את האכיפה כנגד גורמים אלימים כלפי הנהגים. אנחנו רואות את הנהג כעובד ציבור. הגשתי הצעת חוק בשיתוף השרה לתיקון מעמד הנהג. זה צעד אחד מיני רבים שאנחנו חייבות וחייבים לעשות. היום נהג או נהגת אוטובוס זה בכלל לא מקצוע מוסדר, זה לא מקצוע שיש לו קריטריונים ברורים, דרישות סף ברורות, וההכשרה שלו שונה ממפעיל למפעיל. יש הרבה עבודה לעשות כדי להעצים אותם. אני לא משתגעת על המילה "העצמה" באופן רגיל, אבל אני חושבת שבמקרה הזה זה דבר נכון. צריך לתת להם כלים יותר טובים, לתת להם תנאים יותר טובים, ובמקביל - לשפר את היחס של הציבור לאנשים שעושים את העבודה המאוד חשובה הזאת. מי שמאפשרות ומאפשרים את כל הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו, את כל התשתיות, ומי שבסוף צריכים לקחת את ההגה לידיים ולהסיע בבטחה ובצורה יעילה ציבור עצום שעות על גבי שעות ביום הם האנשים שאנחנו צריכות לדאוג להם. בהקשר הזה אנחנו עובדים על תכנית כוללת. אנחנו מדברים על שיפור מעמד הנהג, מעבר לתודעה ולתנאי השירות, כדי להפוך את זה למקצוע יותר אטרקטיבי. אנחנו נצטרך לגייס אלפי נהגים, על מנת לאייש ולנהוג בתוספות השירות שאנחנו מדברים עליהן. כרגע חסרים במערכת כ-4,000 נהגים. תוך כמה זמן אתם חושבים שאפשר יהיה לגייס? האם יש תכנית עבודה לגיוס הנהגים האלה? בעבר לא הצליחו בזה. האם יש לכם יעדים עם לוחות זמנים מסודרים? אנחנו עובדים כרגע על תכנית מבחינת התוכן בכל ארבע הסוגיות שאתם רואים פה. אנחנו נדאג שלוחות הזמנים יסתנכרנו עם העלייה בתוספות השירות. זה חייב להיות עכשיו, כי במס הגודש אנחנו הולכים להכניס את שיפור התחבורה הציבורית. אל תשכחו שאנחנו צריכים לעדכן מכרזים של המפעילים האזוריים. לדבר הזה יש תהליכים והשלכות מכל הכיוונים. אני לא בטוחה שהשכר זו הבעיה. יש כאן שאלה של תנאי שירות כלליים, של המתח על הכביש. גם שעות עבודה על הכביש. יש את השאלה אם בסוף יש מסוף התרעננות ראוי, שזה חלק מתשתיות שצריך ליצור. יש שאלה של שעות עבודה, מתח ולחצים, הכשרה וגיוס. כ-70% מנהגי האוטובוס היום הם מהחברה הערבית. זו עוד סיבה להשקיע. אנחנו רואים בזה גם הזדמנות לשפר את התנאים של התעסוקה כדי להפוך את זה ליותר אטרקטיבי. זה דבר שגורם לבעיה, כי כשיש למגזר הערבי חג, לפעמים החג חופף לחגים שלנו ואז יש לנו מחסור בנהגים. צריך לעבות את זה משני הצדדים כך שכשלהם יש חג, אנחנו יכולים לתת את הגיבוי, וכשלנו יש חג, הם יכולים לתת את הגיבוי. זה אחד הדברים שגורמים לאחת הבעיות הקשות בתחבורה, ואנחנו רואים את זה במיוחד בריכוזים גדולים כמו הריכוז במגזר החרדי. לצערנו הם גם סובלים לפעמים מאלימות על הרקע הזה. כמו במזרח ירושלים. אנחנו עובדים על תכנית בכל ההיבטים הכשרה, תודעה, שיפור התנאים הפיזיים. זה אחד האתגרים הגדולים שלנו. חבר הכנסת אזולאי, אנחנו במשרד בקושי ארבעה חודשים. זמן רב מתוך ארבעת החודשים היינו צריכות להכין את התכניות האלו. חלק מהמו"מ שלנו מול האוצר היה התעקשות על תקציב ייעודי לטיפול בסוגיית הנהגים והנהגות. אני לא יכולה להסביר לך כמה זה היה חשוב לי, כמה התעקשנו על הדבר הזה. אני מבטיחה לך

זה מבורך. אנחנו משתדלים לעבוד בשיתוף פעולה בדברים שיש עליהם הסכמה, לכן אנחנו לא מדברים על 12 שנה אחורה, עדיף לכולם להסתכל קדימה. יש תקציבים משמעותיים שהולכים לחיזוק התשתיות ושיפור הבטיחות בדרכים.

בנוסף לזה,

טיפול במוקדי סיכון במישור העירוני, סל בטיחות עירוני. אני רוצה לדבר על כמה פרויקטים של המשרד שהם פחות

נניח אותו בשבועות הקרובים בכנסת. את פרויקט טכוגרף דיגיטלי בחרנו כפרויקט דגל השנה. זה אחד מהדברים, כמו שהשרה ציינה, לא סופר אטרקטיביים, אבל מאוד מאוד חשובים.

טכנולוגיה חדשה שהופכת אותם מאנלוגי לדיגיטלי. כך הרבה יותר קל לעקוב, זה

הנסועה עלתה מאוד,

ויש מספר שיא של נהגים צעירים שגם הם מעורבים בתאונות. יש גם יותר ויותר אופנועים. הדרך הבטוחה ביותר זה להיות נוסע בתחבורה ציבורית במקום לנהוג לבד.

חבר הכנסת טופרובסקי, אתה כמובן צודק במה

במסגרת הזאת קיבלנו תוספת של כ-60 תקנים, כשבכוונתנו את מרביתם להשקיע בנשות ואנשי מקצוע בתחום התשתיות והתחבורה הציבורית במשרד, התכנון, לחזק את היכולת המקצועיות של המשרד שנשחקו עם השנים, ולתת אגפים ספציפיים אחרים ומגוונים שסובלים מתת איוש ותקצוב וחיוניים למשק

את התכנית למגזר הערבי אני מבינה,

אנשים שגרים בסביבת נהריה ולאוכלוסיות אחרות. לא

תכניות יפות, לא מעבר לזה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

גברתי השרה וגברתי המנכ"לית, תודה על הסקירה. אני לא יודע למה תמיד מתחילים ברכבות, במסילות וכדומה כאשר

אני רוצה לומר משהו שכולכם כשאתם נוסעים בכבישים יודעים.

מהכניסה ליישוב ומתי אתם מגיעים לישוב יהודי.

גם כשאתם למעלה באוויר אתם יודעים לפי האורות

זה יהיה פתרון לסמטאות צרים, זה ייתן מענה להנגשה של התחבורה הציבורית,

יש נהגות אוטובוסים מהמגזר הערבי.

ליוויתי מכמה זוויות. אני רואה שזה מקנה שני בונוסים אדירים לחברה

יותר ילדים ערבים נדרסים בנסיעה לאחור. 50% מכלל הילדים שנדרסים בנסיעה לאחור הם ילדים ערבים. אני רוצה להפציר בכם לבנות קמפיין של העלאת מודעות, חינוך והסברה

אני רוצה להתייחס לכבישים ראשיים שחוצים את הישובים הערבים וגורמים לפקקים ולהוצאות. אני יכולה להביא לדוגמה את הכביש הראשי בעראבה שאפשר לחסוך 60 מיליון שקל בשנה בכל הנושא של הפקקים,

היא מחייבת אפילו בשלב של התכנון ובשלב הראשוני להשקיע הרבה כסף. אם ניתן כסף רק לפי התבחינים הרגילים הם לא יצליחו לעשות את הדברים. השאלה הבאה שלי היא לגבי תחבורה ציבורית. לא סתם אנחנו לא משתמשים בתחבורה הציבורית בחברה הערבית.

צריך לבחון מאיזה מרחק צריך לשים שילוט לאותו יישוב, לא רק לחכות לכניסה של היישוב שאז יש את השילוט שגם הוא לא כתוב נכון. גברתי השרה, אני רוצה לאחל לך ולצוות

הדבר השני הוא לקדם תכנית חומש.

מקווה שתאשרו את מה שצריך לאשר בכביש הדמים הזה שמוביל אותנו לפריפריה.

גברתי השרה, שאת בוחנת את הסיפור של האוטובוס האדום, אבל הבחינה הזאת חייבת להסתיים. אם אתם מחפשים מקורות כספיים, לכו לשדה דב, יש שם מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים. מדובר פה על קמחא

אני כמובן מברך על שינוי סדרי העדיפויות לטובת תחבורה ציבורית. יש לי שאלה קצרה לגבי תדירות בתנועת הרכבות. אני אשאל לגבי העיר שלי, העיר מודיעין, אבל השאלה רלוונטית גם לגבי רשויות נוספות.

אבל יש ישובים כפריים ואזורי פריפריה שאין מה לעשות, צריך בהם כבישים, וצריך בהם כבישים

אני לא נגד לבחון מחדש, להקים צוותים, אבל אסור לעשות את זה תוך עצירה של מה שמתקדם, שבזה אנחנו אלופים במדינת ישראל. בעוד x שנים את תתחלפי, יבוא מישהו אחרייך שיעצור את מה שעשית ויתחיל

אני אשמח לקבל, כי כל המחקרים מראים שזה אחד הדברים שאמורים לשפר. נעים לירוק - לא התייחסתם לניסוי הזה שבעיני הוא ניסוי טוב, הוא

היו המלצות לאור הניסוי הזה על תמריצים. בדוח אחרון שנעשה באוקטובר 2021 לא הוצג סיכום הניסוי. הייתי שמחה לשמוע מה נעשה עם זה ועם ההמלצות לארנק תמריצים. האם

איך זה משתלב בתכנית?

זה נראה לי הזוי, כי זה אחד מגורמי הסיכון. אני אשמח לדעת מה התקציב.

אם לא, נשמח לקבל אותו.

שמחבר את כל עוטף עזה - שנים מדברים על הרחבה. יש מעבר של כל הסחורות לתוך עזה דרך הכביש הזה. כביש עם תאונות, בלי תאורה.

הנושא הנוסף זו הרכבת לדרום. הגשתי שאילתה בנושא הזה, שקיבלתי עליה תשובות, ושלחתי אנשים לבדוק את

קראתי את הפרוטוקולים, כשכל פרוטוקול מתחיל במילים "המשך המהפכה".

הקונספציה היא שמטפלים איפה שיש ביקושים,

האוריינטציה היא לטפל במרכז, בוודאי ובוודאי לא לתעדף

הפריפריה. אנחנו יודעים שתחבורה, במיוחד תחבורה ציבורית, מייצרת

אני מבין שהרכבת לאילת לא בעדיפות הכי גבוהה. לא שמעתי שמתאבדים על הרכבת לאילת,

לא שמעתי שיש תעדוף מוחלט לפריפריה.

גברתי השרה, שהתעדוף של תחבורה ציבורית על פרטית היא

ולעשות את זה ב-push,

אם תפתחו את התחבורה ישתמשו

זה מאמץ שמשולב עם משרדים אחרים. משרד הפנים צריך לייצר היצע גדול יותר של דיור, לפרק את רמ"י בפריפריה, לייצר קרקעות זולות בפריפריה לצד

יש כאן את מאיר יצחק הלוי שביחד נלחמנו לנסות להאריך את הזמן ששדה דב יישאר חי, זאת על מנת לייצר חלופה של רכבת לאילת, והנה קיבלנו 16,000 יחידות דיור בתל אביב במקום 16,000 יחידות טובות

בחזון רואים את החשיבות של שדה תעופה מחניים ושדה תעופה בנגב. לא ראינו כאן מהלך דרמטי ואסטרטגי של התנפלות על הדברים האלה

משום מה מגדירים את זה כחלק מהתיירות. זה לא תיירות, זה בעיקר תחבורה, וזה משתלב מצוין עם התחבורה הציבורית. הייתי שמח לראות את הנושא הזה מקבל תעדוף גבוה. זה כסף קטן עם אימפקט ענק

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה. אני רוצה להעלות כמה דברים.

ואני מבין שאני לא היחיד, לי לקח היום להגיע מרחובות לפה שעתיים וחצי. זה, לצערי, לא נדיר. בתור מי שנאלץ לנסוע במסגרת העבודה הרבה מאוד על כביש 6, כביש 6 הפך לכביש 666. כביש שש, שמשלמים עליו אגרה, הפך למפוקק בצורה בלתי רגילה שאתה כמעט לא מצליח להתקדם בו. אני פונה כאן לשרה לחשוב לא רק על אפשרות של פתרון, אלא גם על איזה מנגנון שיפצה את האנשים שנוסעים בכביש אגרה ובכל זאת מתעכבים ומעכבים. לא הוגן שאנשים ישלמו על כביש אגרה שלא משרת אותם. צריך איזו שהיא תכנית מערכתית וארוכת טווח למאבק אמיתי בבעיית הפקקים. לבעיית הפקקים יש חלק נכבד גם בתאונות הדרכים. אנשים שנמצאים על הכביש זמן רב ומתעייפים בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה מעלה את הסיכון לתאונות, מעלה את שיעור זיהום האוויר ופוגע בפריון במשק. המאבק בפקקים הוא מאבק מערכתי שחייב להיעשות כדי למנוע אוסף של בעיות שכולנו משלמים עליהן. אני רוצה לדבר על כל מה שקשור לענייני התחבורה בהקשר של תכנית 922. בלי להיכנס כרגע לשאלה האם התכנית הזאת מספקת, האם התקציבים שמדובר בהם מספקים, אני רוצה לדבר רק על המיצוי התקציבי של תכנית 922. בהחלטה 922 דובר שבכל שנה יהיו 100 מיליון ש"ח ספציפית בנושא תחבורה או 40% תוספת, הגבוה מביניהם. עד היום הועברו למשרד התחבורה 304 מיליון ₪ מתוך 500. נאמר ש-96 מיליון ₪ יועברו במסגרת תכנית ההמשך. לאן נעלמו 100 מיליון? למה 100 מיליון קוצצו ולא מועברים כחלק ממיצוי התקציב, לא כתקציב נוסף? העמדה של משרד התחבורה, לפי מה שמופיע בפניי, ש-133 ישובים ערביים אמורים לקבל 16 מיליון ₪ בגלל העדר תקציב. זה, כמובן, לעג לרש. לפי ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, מימון של פרויקטים של תחבורה - מדובר ב-35 פרויקטים הוא 600 מיליון ₪, שזה גם כן חלק ממיצוי תקציבי של 922. יש החלטה שהתקבלה ב-2009, החלטה 724, שמדברת על סלילה של כבישי גישה לנקודות שונות בנגב, לישובים ערביים בנגב. עד היום מתוך 12 הוסללו רק שש. מאז יש צורך בעוד כבישים. כנ"ל לגבי תכניות עצירה. במקום להוסיף תחנות עצירה, ויש צורך לפחות ב-30 לאורך צירי התנועה הראשיים בנגב, דווקא הורידו כמה תחנות עצירה.

זה פוגע בציבור. יש עוד דבר, וזה אחראי תחבורה ציבורית בישובים ערביים. יש קיצוץ במספר המשרות של אחראי תחבורה ציבורית ביישובים הערבים. גם זה פוגע בציבור. הזכירה קודם חברתי חברת הכנסת שפק את מכללת ספיר, ולשנינו יש מקום חם בלב למכללה. קווים 589 ו-588 שפעלו בזמנו בין תל שבע-לקיה ומכללת ספיר ובין ערד למכללת ספיר, הפסיקו את הפעולה שלהם בימי שישי. בימי שישי, למי שלא יודע, המכללה עובדת, היא מלמדת מ-08:00 בבוקר עד 14:00. למה שני קווים שתלויים בהם כל כך הרבה אנשים, בוטלו? זה מונע מהם להגיע ללימודים בצורה קלה. הדבר האחרון הוא הרכבת. הרכבת שנוסעת משדרות לתל אביב מסיימת את פעילותה ב-19:00 בערב. בספיר לומדים עד 21:00 במהלך השבוע. למה להפסיק את הרכבת בשעה 19:00? אני מבקש שהרכבת תמשיך לפעול עד 21:30,

כדי שסטודנטים שמסיימים ללמוד ב-21:00 בערב יוכלו להשתמש בה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה לשרה ולמנכ"לית על הצגת התכניות. יש הצעת חוק שלי שמדברת על לחזק את מעמדם של נהגי האוטובוסים. אנחנו נעביר את זה גם לשרה, נשמח אם היא תשתתף. אנחנו רוצים לחזק את המעמד

הנהגים כעובדי ציבור.

רוצה להודות למ.מ.מ של הכנסת על עבודה מיוחדת ולהצטרף לשאלה של נירה לגבי התמריצים הכספיים של "נעים לירוק". "דרך ערך" קוראים לזה. אנחנו רוצים לדעת אם הופסק הפרויקט הזה כי לא קיבלו את המסקנות השניות של הניסוי, רק את המסקנות של החלק הראשון של הניסוי. גברתי השרה, אני רוצה לשאול אותך לגבי הערך הצבור ברב-קו. אנחנו יודעים שהולכים לבטל אותו. זה פוגע באנשים מגיל 18 עד גיל 60 - כך הצהיר אז שר האוצר. אני אשמח מאוד שלא יבטלו את הערך הצבור הזה. זאת הדרך לעודד את כולם לנסיעה בתחבורה ציבורית, לאו דווקא אנשים מסוימים. המגזר החרדי, בתור שרה שדואגת לשוויון, לא יכול כרגע לקבל את כל נושא ההנחות שנמצא באפליקציות למיניהן. אם רוצים, אפשר להגיע לפתרונות בטלפונים הכשרים כדי שכולם ייהנו מזה. אין מספיק דגש לנושא הפריפריה. צריך לתת יותר דגש. אנחנו יודעים שממס הגודש הולכים 700 מיליון לתחבורה ציבורית. לא מסכימים להגיד כמה אחוזים מתוך זה ילך לפריפריה. אני חושב שצריך לעשות הכל על מנת שיהיו אחוזים גדולים מההכנסות האלו למען תחבורה ציבורית בפריפריה. לגבי נגישות, ראיתי שיש תכנית ל-2040. יש דברים שמעכשיו צריך לפתור אותם. יש תחנות פשוטות שעדיין לא נגישות. צריך לעשות איזו שהיא תכנית בשביל לעזור בנגישות לאותם אנשים עם מוגבלויות. ראיתי גם את הסיפור של המוניות שאת מקדמת. צריך לתת את המענה יותר דחוף כרגע. לפני שהתמנית לשרה הגשת הצעת חוק למתן פטור מתשלום דמי נסיעה ברכבת לילדים. הייתי שמח אם בתור שרה תחליטי לפטור ילדים מתשלום ברכבת. אני אשמח מאוד שזה יהיה. מחר תתחיל "תנופה", שזו חברה חדשה, להפעיל את התחבורה הציבורית בבית שמש ובפרוזדור ירושלים. פחות מיממה ואין עדיין מידע לציבור, לא היה פרסום לציבור, המוקד לא עובד, אין לוחות זמנים באתר חברת "תנופה" ובאתר מידע של תחבורה ציבורית שכמעט חודשיים לא מתפקד.

את זה"ב בציבור החרדי. כמה מתוך זה אתם משקיעים בהסברה, לא בתרגום? המודעות במגזרים השונים הן לא אותן

זה מודעות של הסברה, לא תרגום. התרגום הוא לא אותו דבר אצל כולם. הייתי רוצה לדעת כמה מתוך זה מופנה למגזר החרדי וכמה מופנה למגזר הערבי. יעקב אשר, בקשה. גברתי השרה, אני קודם כל מאחל לך שתצליחי במשימות הרבות והמתרבות מיום ליום. אין כמעט חדר פה בבניין שלא התעסק בנושאים שקשורים לתחבורה ציבורית, אם זה העלאת קנסות בנת"צים, אם זה הנת"צים עצמם, אם זה כל מיני דברים שקשורים לתשתית, לאכיפה. מה שמעניין את כולנו,

הציבור הכי פחות ממונע במדינת ישראל זה הציבור החרדי.

הפיילוט הזה נכשל שנה אחרי שנה. כל התוספות שעושים כרגע לתחבורה ציבורית הן נכונות, אבל אם לא ישונו באופן דרמטי המכרזים להפעלות של האשכולות, לנסיעות בין הפריפריה לערים בתוך האשכולות,

יהיו נת"צים, תהיה

אם במכרזים חברה לא מחויבת לשים ספרים של אוטובוסים תוך כדי תנועה כדי לנהל את הדברים, אז ישקיעו מיליארדים, אבל בסוף זה לא יעזור כלום,

בנסיעות הבין עירוניות שאם הן לא יהפכו לאטרקטיביות לא נצליח לשכנע את הציבור לעולם להגיע

ניסיתי פעם להגיע לירושלים מיובלים.

אני מצטרפת לדברים שאמרה חברתי חברת הכנסת רון בן משה על כך שהפריפריה עדיין צריכה לקבל איזו שהיא התייחסות

תחבורה ציבורית וכבישים אלה דברים שלוקחים הרבה זמן. בינתיים כולנו מזדקנים בפקקים. אני רוצה להציע תכנית שתעשו בשיתוף עם משרד הכלכלה כדי לעודד את האזרחים להשאיר את האוטו בבית. אני מציעה שבצורה וולונטרית או בצורת חקיקה יום בשבוע לא נעלה את הרכב על הכביש. זה יכול להיות דרך הטבות מס למעסיקים. הרבה מאוד חברות בקורונה, לא רק בהייטק, התרגלו לעבוד מהבית. אני חושבת שיש כאן ווין ווין גם לעובדים שמאוד ישמחו, זה מבחינתם הטבה מאוד גדולה יום בשבוע או יומיים בשבוע לעבוד מהבית, וגם למעסיקים שיחסכו את עלויות ההסעה. כך בכבישים נוכל לראות במיידי ירידה בעומס. אני אשמח אם תשקלו את הנושא הזה. אני אשמח להגיע לפגישה איתכם כדי להמשיך לפתח את הרעיון. אופיר סופר, בבקשה. אם אני מסכם את הדברים של רוב חברי הכנסת, אז כולם דיברו על זה שסוגית הפריפריה כאן בלועה. היא בלועה או כי היא לא קיימת, או כי לא שוחחנו עליה. אני חושב שצריך לקיים דיון נוסף בוועדת הכספים או בוועדת הכלכלה על השקעות התחבורה הציבורית בפריפריה. השקעות התחבורה בפריפריה באוריינטציה, בכיוון של לעודד צמיחה, וגם כמענה, כי הזכירו פה רבים מחבריי שהסוגיה של התחבורה הציבורית לא נותנת מענה, היא כרגע פחות רלוונטית לפריפריה. צריך להגיד מה כן רלוונטי לפריפריה. נכון, צריך לחזק את כבישי הרוחב בפריפריה, שאת זה אנחנו לא רואים. הרבה דיברו כאן על ציר אורך, אבל צירי הרוחב הם מאוד משמעותיים למרבית תושבי הפריפריה. אני רוצה לברך על ההשקעה בחברה הערבית. אני חושב שזה חלק משלים לדברים הראשונים שאמרתי וגם מתקשר לבטיחות בדרכים. כשאני יוצא מהישוב שלי אני עובר קבוע דרך מרר. היציאה הראשונה זה כל פעם הימור על החיים, כי אין שדה ראייה ואין שום דבר. אי אפשר לחנך לתרבות נהיגה אם הכבישים בתוך החברה הערבית נראים כך. כמובן שזה רק חלק קטן ומשלים מעבודה רחבה שצריכים לעשות. שלמה קרעי, בבקשה. חבר הכנסת סופר אומר שהפריפריה מובלעת, שלא ממש מרגישים אותה, וחברת הכנסת בזק מדברת על זה שאין תחבורה ציבורית מהפריפריה. מה כן יש כאן? יש כאן הרבה פריפריה בתחבורה, גברתי השרה. יש כאן מס גודש לאלה שגרים בפריפריה ואין להם את אותה תחבורה יעילה. הם יצטרכו לשלם מס גודש, כשהחוק לא מתלה את תשלום מס הגודש הזה בתחבורה ציבורית אפקטיבית או פתרונות יעילים אחרים. אנחנו רואים שאין במס הגודש שוויוניות לגבי אלה שגורמים לגודש בגוש דן. הבאתם לכאן מתווה חובבני שמשית מס רק על מי שחוצה את הטבעת, מה שגורם לאי שוויוניות ופערים לכאלה שגרים בסביבות הטבעת,

תושבי המרכז, תושבי הטבעות לא משלמים שקל מס גודש. אנחנו מבקשים לעודד תחבורה ציבורית ואתם מטילים כאן מיסים בעקיפין או במישרין. הערך הצבור ברב-קו, שאתם מבטלים את ההנחה לגביו, זה גם כן סוג של מס, זה לא מעודד תחבורה ציבורית. לנשים מגיל 62 עד גיל 65 מבטלים את ההנחות בתחבורה הציבורית של אזרח ותיק. לא מצאו פתרונות יעילים לנשים שעובדות במקצועות שוחקים ומהעשירונים הנמוכים. כשערכנו בשבוע שעבר את שדולת הנגב היו שם אנשים מוגבלים בניידות ומתקשים. הפרויקט הזה של חשמול הרכבת גורם לנתיבות, שדרות ואופקים להאריך את הנסיעה, גורם לאנשים להחליף רכבות, ואנחנו יודעים שישראל היא לא שוויץ, הרכבות לא מדייקות על הדקה, ולפעמים גם אנשים מפספסים את ההחלפה והם צריכים לחכות עוד 40 דקות לרכבת הבאה. אני מבקש שימצאו פתרונות חלופיים אחרים, בטח ובטח כשלא יודעים מתי בכלל מתחיל בדיוק פרויקט חשמול הרכבת. הדבר האחרון הוא לגבי הביטחון בעוטף עזה. יש כבישים ומסלולי רכבת שנצפים על ידי מפגעים מאזור עזה - ואין פתרונות. בכל חשש קטן לירי, בכל חשש קטן למשהו משביתים את תנועת הרכבות, מונעים נסיעה בכבישים באזורים האלה. לדבר הזה צריך למצוא פתרון. אם פרויקט הייעור שהתחילו בו לא מספיק, צריך למצוא פתרון. אי אפשר לחסום לתושבים שם, שגם ככה חיים בצל רקטות, את האפשרות לנוע בנתיבים האלה. גברתי השרה, אנחנו רואים את המצב בנוגע להסעות חיילים בימי חמישי, ראשון ושישי. חייבים למצוא לזה פתרונות. תודה לכם על ההתייחסויות הרציניות. צודקות וצודקים חברות וחברי הכנסת שדיברו כאן. הממשלות הקודמות השאירו לנו מצב מחריד, דברים הוזנחו בצורה שערורייתית ופושעת, אם זה הפריפריה לאורך שנים ארוכות, אם זה התעופה במדינת ישראל שנסגרו פה שדות תעופה בסיטונות בלי שתוכננה חלופה, אם זה התחבורה הציבורית והתכנון לטווח ארוך. באמת השאירו מצב קשה ביותר שעכשיו באנו לתקן את הנזק. מרב, זה לא בסדר מה שאת עושה. הרי כל התכניות של המטרו והרק"לים וכו' תוכננו בעבר, וכל תשתיות הכבישים שנפרסו נעשו בעבר. כל הרכבות מדרום לצפון לא היו בתקופת מפא"י ומפ"ם. הלוואי והיא תעשה רבע ממה שעשה השר כ"ץ.

אותו דבר נכון גם לגבי הביטחון בדרום, בעוטף עזה.

למה הפקרת את כביש 65 והורדת את התקצוב שלו? זה כביש דמים, כמעט 100 הרוגים ב-10 שנים. כי יש כדאיות כלכלית במרכז הארץ. זה כביש דמים בפריפריה שהיה מתוקצב.

היא העבירה את הכסף למרכז הארץ, לבועה התל-אביבית וסביבתה.

מאוד כסף בפריפריה. אני לא באתי ועשיתי לכם תכנית לפריפריה,

מבחינה בין בני אדם לבין בנות אדם, אם זה בצבעים שלהם, בדתות שלהם, בלאום שלהם ובאיפה הם גרות וגרים. התכנית הזאת שאנחנו מדברות ומדברים

זה דבר שהוא יותר אפקטיבי מכבישים. נתתי שלושה קריטריונים לכבישים: רמת הסיכון שלהם, תשתיות לתחבורה ציבורית ומקומות שבאמת צריכים כבישים בשביל להגיע אליהם. השיטה הישנה של לסכסך ולשסות חלקי ציבור במדינת ישראל זה בזה - אני לא משתתפת בה. לאורך שנים ארוכות נבנתה ההשקעה במדינת ישראל בצורה מוטה

יש כאן שינוי משמעותי של התפיסה, לכן לוקח לנו זמן לעשות את זה. כולכם מכירות ומכירים את השירות הציבורי, אתם יודעים באיזה מצב מצאנו אותו, ולכן גם הצלחנו לקבל תוספת של כוח אדם למשרד שאני מקווה שנוכל לגייס במהירות רבה

מתי החשמול אמור להסתיים?

את אומרת שעוד 10 שנים לא יהיה? לא עוד 10 שנים. נבקש מהרכבת, הם יעבירו לך את התכנון. אנחנו עושות ועושים כמיטב יכולתנו לזרז את זה. נתנו פה את הדוגמה של מודיעין. אנחנו שמחות מאוד ש"קשת מודיעין"

אנחנו מדברות בדרום על תכנון מתקדם של הרכבת הקלה בבאר-שבע, על תכנית אב לתחבורה בבאר שבע והסביבה שזה דבר שבירושלים אנחנו רואות ורואים איך הוא מוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה. זה גם עולה

השקעה מאוד מאסיבית צפויה לנו בישובים הבדואים, בוודאי ובוודאי בצפון. זה בתוך התכנית של החברה הערבית הצפויה לעכשיו. המשרד הזה הוא משרד ענק, יש לו הרבה זרועות. לא דיברנו על כל התפעול הימי שלו. יש לנו עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו

בכל זה לא הזכרת את המגזר החרדי,

התכניות שהצגתם פה, ויש גם תכניות אחרות שלא הצלחתם להציג בגלל חוסר הזמן, בסופו של דבר יביאו לתוצאה. אינדיקציה לזה תהיה שכשנבוא לאשר את התקציב הבא נתחיל אותו בזמן כי נעמוד בפחות